שלום לכולם,

יש הודעה לסדר לחבר הכנסת יוסי יונה. בבקשה. בפתח

אני רוצה לקדם בברכה את חברת הכנסת אוסנת הילה מארק,

אנחנו מאחלים לך בהצלחה וכהונה כמה שיותר ארוכה ומוצלחת.

שרת החינוך לא חברה בוועדה. כן, אבל בדרך כלל כאשר יש הצעת חוק כל כך חשובה, לפחות מנקודת מבטה של השרה, הרי שהיא טורחת לבוא ולהציג אותה בפנינו ולשמוע את הביקורת הראשונית שלנו.

מה שכן השרה עשתה, ובכך אני מסיים, אדוני היושב-ראש, זה לעלות על גלי האתר והטלוויזיה ושוב להסית נגד הרמטכ"ל לשעבר, ולטעון נגדו שהוא אשם ברצח הילדה הקטנה על ידי כוחות החמאס. שוב אנחנו עוסקים בחוק הזה ומבינים את מהותו, שהוא רק בא לפלג, הוא רק בא להאשים והוא רק בא ליצור שוב את החלוקה הבלתי לגיטימית הזאת בין חלקי הציבור של החברה הישראלית, ואני מבקש למחות על הדבר הזה. מחאתך נרשמה, אדוני. אנחנו עוברים להצבעות. רק למען הפרוטוקול, השרה במשך שלוש שעות השיבה במליאת הכנסת על כל השאלות בעניין החוק הזה. ממילא השרה אינה חברה בוועדה, ונוכחותה כאן אינה נדרשת כדי להעביר את החוק החשוב הזה. אנחנו מתחילים בהצבעות על ההסתייגויות של קבוצת המחנה הציוני להצעת חוק התרבות והאמנות.

קבוצת המחנה הציוני לסעיף 1. הסתייגות 1. מי בעד? אנחנו מתחילים. רבותיי, אנחנו בהסתייגויות של קבוצת המחנה הציוני. הסתייגות לסעיף 1. הסתייגות 1. מי בעד? מי נגד? הצבעה בעד ההסתייגות 6 נגד,

אין ההסתייגות (1) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית. נפלה. הסתייגות 2 מי בעד? הצבעה בעד ההסתייגות 6 נגד, 7 נמנעים, אין ההסתייגות (2) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית.

הצבעה בעד ההסתייגות 6 נגד, 8 נמנעים, אין ההסתייגות (3) של סיעת המחנה

אין ההסתייגות (6) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית.

הצבעה בעד ההסתייגות 6 נגד, 8 נמנעים, אין ההסתייגות (7) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית. נפלה.

נפלה.

בעד? מי נגד?

אין ההסתייגות (15) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית.

נפלה. 23 מי בעד?

הצבעה בעד ההסתייגות 5 נגד, 6 נמנעים, 1 ההסתייגות (23) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה

נפלה.

מי נמנע? הצבעה בעד ההסתייגות 5 נגד,

1 ההסתייגות (31) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית. נפלה. 32 מי

נפלה. 39 מי בעד? מי נגד?

הצבעה בעד ההסתייגות 5 נגד, 8 נמנעים, אין ההסתייגות (39) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה

47 מי בעד?

הצבעה בעד ההסתייגות 6 נגד, 8 נמנעים, אין ההסתייגות (47) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית. נפלה.

55 מי בעד? נמנע. אני מחכה לנמנע.

לא הצבעתי בעד.

לשים לב. חמישה ונמנע.

מי נגד?

הצבעה בעד ההסתייגות 5 נגד, 8 נמנעים, אין ההסתייגות (62) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית. נפלה.

מי נגד? הצבעה בעד ההסתייגות 6 נגד, 8 נמנעים,

ההסתייגות (70) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה

78 מי בעד?

נפלה. סליחה, מי נמנע?

הצבעה בעד ההסתייגות 4 נגד,

1 ההסתייגות (78) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה

נפלה. 86 מי בעד?

הצבעה בעד ההסתייגות

8 נמנעים, אין

סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית. נפלה.

94 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד ההסתייגות 4 נגד, 7 נמנעים, אין ההסתייגות (94) של סיעת המחנה הציוני לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה

היא על שלוש ההצעות

של מירב בן ארי, רחל עזריה ויעקב מרגי. הן מונחות למעשה בנוסח שלפניכם, הן כבר שולבו בנוסח כפי שהתבקשתי. יש לי ארבע הסתייגויות.

הנושא של צוות מקצועי. זה לא כתוב פה? זה בנוסח, אבל אני אקרא את ההסתייגויות, זה יותר פשוט. נא להקשיב ליועצת המשפטית.

בתוך המסמך, אבל היועצת תקרא את זה בשבילנו. זה כבר שולב בניסוח, אבל אני אקרא את ההסתייגויות כפי שהן עברו. בסעיף 12א בהגדרת "צוות מקצועי" בסופו יבוא "שימונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה".

כן. ההצבעה היא על רוויזיה. לכן הקואליציה כידוע תהיה נגד, האופוזיציה תהיה בעד. ההצבעה היא על רביזיה לסעיף 1. סעיף 1 רוויזיה.

מי בעד הרוויזיה?

נפלה הרוויזיה. למה אתה לא שואל מי נמנע? סליחה.

הצבעה בעד ההסתייגות 5 נגד, 8 נמנעים, 1 ההסתייגות של חברי הכנסת מירב בן ארי,

ותעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית. עדיין נפלה. "בסעיף 12א, סעיף קטן (ד) יימחק." אנחנו מצביעים על הרוויזיה על מה שקראה היועצת המשפטית. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצבעה בעד

5 נגד, 8 נמנעים, 1 ההסתייגות של חברי הכנסת מירב בן ארי, רחל עזריה ויעקב מרגי לסעיף 1 לא אושרה ותעלה למליאה לקריאה השנייה והשלישית. נפלה. בבקשה, הסעיף

האם בכך סיימנו? סיימנו את כל הרוויזיות. לפיכך מה שאנחנו עושים עכשיו זה מצביעים על החוק בנוסח שמונח לפניכם, כאשר ההסתייגות שהתקבלו כבר משולבות בו לקראת קריאה שנייה ושלישית. מי בעד?

הצבעה בעד אישור הצעת החוק 8 נגד, 6 נמנעים,

הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון מס' 2),

אושרה, בכפוף לשינויים, ותעלה למליאה לקריאה שנייה ושלישית. הצעת החוק עברה ותונח על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. תודה לכולם. ההיסטוריה תשפוט אתכם על החוק הזה. אני מבקש רוויזיה על כל החוק בשעה 13:10 כאן. הישיבה ננעלה